חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום חמישי,

17 בדצמבר 2020. היום אנחנו דנים בהצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - הזכות לשוויון).

בבקשה, אדוני.

מכיוון שאתה מתייחס לנושא של מיעוטים, אז אני כבר ב-93' ו-94' אמרתי במועצת יש"ע שלי יש זכות להיות שני מיעוטים,

תנסו להיות מיעוט אחד, אתה צריך להתמודד עם שני מיעוטים, זה באמת סיפור מורכב. אבל אני רוצה עכשיו בשיא הרצינות לדבר על ההצעה

- - דיונים דחופים אבל לא דיון עקרוני. - - דיונים דחופים בנושאים חוקתיים מהמעלה הראשונה, למשל, חוק הסמכויות הגדול, חוק הקורונה הגדול, שעסק בפגיעה משמעותית והגבלות

אבל במדינה דמוקרטית יש שלוש רשויות: יש רשות אחת שמחוקקת חוקים,

ורשות אחרת שמפרשת ושופטת על פי החוקים. זהו, זה מערך הדינמיקה. אתה יכול לחוקק חוק על משהו שלא מוצא חן בעיניך, מישהו אחר יבצע את החוק באופן שהוא חושב שצריך לבצע את החוק על פי החוק, ומישהו שלישי יפרש את

כל התירוצים המופרכים ובוא נסדיר את משולש

היה מקומם,

כבוד יושב-ראש הוועדה, לשמוע את כולם מתייפייפים. אני בעד שוויון אבל, שוויון הוא חשוב

ולא מכבד אתכם כנבחרי ציבור, ואותנו, אותי באופן

חברת הכנסת מריח, חבר הכנסת פינדרוס,

עוד לא התחלנו בדיון. - - - אתם מדברים. חבר הכנסת פינדרוס, - - - נותנים יד לשמאל

חוק הלאום עשה מדרג של אזרחים.

אתה עדיף עליי רק בגלל שאתה יהודי,

אני כופר בזה. אתה לא עדיף עליי בגלל שאתה יהודי, ואתה לא עדיף, לא על

כי בהצעת החוק המקורית אנחנו דיברנו על כך שכל אזרח שווה בפני החוק והבנו שיש בעיה לחלק מהדוברים בסוגיה של רק אזרח, למה רק אזרח, למה לא כל אדם, למה לא אזרח ותושב. יש כל מיני אמירות כאלו. ובחלק השני של המשפט דיברנו על כך שאין

אני מקווה שאתה סומך עליי שקראתי את הפרוטוקולים של הוועדות כהכנה לדיון. את רובי ריבלין, את השאלות שלו ואת התשובות שהוא קיבל שם עם הרב רביץ. אני מציע לך לקרוא את

אם הייתי חושב שהחוק הזה יבוא לפתור את זה, תאמין לי שלא הייתה לי בעיה.

ההחלטות שלו מתקבלות על פי השקפת העולם שלו לקבוצות השיוך, ואני עוד פעם אגיד

אם כבר מפרטים, אז אני חושב שכדאי להכניס עוד שתי רובריקות, גם אפליה על פי מקום מגורים. אנחנו יודעים שלא מעט פעמים, המתיישבים ביהודה ושומרון מופלים בכל מיני שירותים שהם מקבלים מהמדינה, כולל תשתיות. אתם עכשיו דנים בכנסת על הסדרת תנאים שוטפים מוניציפליים ואחרים ליישובים שעדיין לא מקבלים את

לדעתי, אנחנו צריכים להשלים את החוקה.

סעיף חופש ביטוי, והחלק של הסדרת היחסים בין הרשות לשופטת למכוננת ולמחוקקת. אם

בית המשפט שגם היום אומר,

על פי מודל הביניים שהוא מתערב, אפילו היום ניסו להרגיע פה את החששות ולומר, יש שמירת דינים במצב הנוכחי, בלי

גם אם נחליט שיש פגיעה, השוני לא רלוונטי, נצטרך לדון בשאלה אם הפגיעה היא מידתית. בזכות לשוויון,

אלה שאלות ערכיות, אלה שאלות ערכיות קשות בהרבה מקרים.

כך שמעתי, ויתקן אותי היושב-ראש אם הבנתי לא נכון.

אז אני חושב שהנוסח הולך בכיוון הזה. אבל כפי שעמדתי אתמול בדברים שלי,

עמדה אם כן או לא צריך לדבר דווקא על זכויות הפרט. אבל הרעיון צריך להיות שאין פוגעים כאשר אין שוני רלוונטי, שזה בעברית, במילה מקוצרת, אין מפלים. זה עניין כמעט

אלה הערות שהן הערות על מה הנוסח משקף, אבל אני מבין שהמטרה היא לא לגרוע מהקיים, להרחיב את הקיים, לא לגרוע מההיבטים הלאומיים שמשתקפים בחוקי היסוד האחרים, הקבוצתיים. אז זה בכיוון, אבל אני מניח שהוועדה עוד תשב בהכנה לקריאה שנייה, אם הדבר הזה יתקדם, אז יהיה עוד מקום כמקובל לנסות לשכלל את הנוסח ולדייק בכוונת הוועדה שתשתקף בנוסח בצורה המדויקת ביותר. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת טייב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אתה יודע כמה שאני מכבד ומחבב אותך. אתה יכול, בבקשה, להרחיב? אני אשמח. אני באמת מחבב אותך. אני חושב שאתה עושה עבודה נהדרת, ואתה פרגמטי. אני חושב שבנדון הזה, בנדון דידן, כוונתך רצויה ומעשיך אינם רצויים. אין לי ספק שאתה רוצה לקדם פה את חוק השוויון, שהוא דבר חשוב ואפילו קריטי בשביל מדינת ישראל. אבל יחד עם זאת, כבוגרי חוק היסוד, לצערי, אנחנו למדים שכל פעם כשהייתה לבג"ץ האפשרות והדברים הגיעו לפתחם, להעדיף את השוויוניות על ערכיה היהודיים של מדינת ישראל, אז הבחירה הייתה ברורה ובג"ץ העדיף לפסוק את הפסיקה שהוא החליט לפסוק. בעצם אנחנו לא קובעים פה רק שכולם שווים בפני החוק, אלא אנחנו רוצים שהחוק יהיה שווה. ולדעתי, אין דבר כזה חוק שוויוני. לא יכול להיות חוק שוויוני. וכי מחר אני אחוקק שיש איסור הליכה לאישה עם כיסוי ראש במדינת ישראל, ולא משנה מאיזה גזע, מאיזו דת ומאיזה מין. החוק עצמו הוא שוויוני לכולם, הוא חל על כולם, אבל הוא לא שוויוני, כי בסופו של דבר, ישנם כאלה שהם מדת המוסלמים ויש כאלה שמדת היהדות, ובגתם הולכים עם כיסוי ראש. אז נכון שהחוק הזה יחול על כולם, אבל החוק כחוק הוא לא שוויוני. ובעצם מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו נותנים שוב כוח נוסף לבג"ץ להחליט מהו שוויון במדינת ישראל על חשבון ערכיה היהודיים של המדינה. אני חושב שפה אנחנו חוטאים.

עד כמה זה שאנחנו רוצים את השוויון, ואנחנו רוצים ודאי אני לא חשוד בגזענות, לא כלפי הדרוזים, לא כלפי הערבים ולא כלפי אחרים. אני רק אומר שחקיקה כזו בחוק יסוד מגבירה שוב את כוחו של בג"ץ. ואני חושב שהצורה שבה זה נעשה, זה מה שמפריע לי יותר, ואני חושב שזה מה שניסה להגיד פינדרוס בהתחלה והתלהם קצת. אבא שלי תמיד אמר לי, זה שאתה צועק, אני לא מבין אותך יותר טוב. אני חושב הפוך. אם היינו עושים את זה ביישוב דעת, בזמן שהכנסת הייתה יותר יציבה, ולא כרגע בזמן של כנסת שעומדת על ביצים לחוקק חוק שהוא כל כך חשוב, כל כך מהותי,

קריטי למדינת ישראל, אני חושב שהזמן הוא לא הזמן הנכון. וכמו שאמרתי לך, אין לי ספק שכוונתך רצויה, ואתה רוצה להביא פה שינוי אמיתי לכלל המגזרים, ואין לי ספק שמבחינתך זה גם לציבור החרדי, גם לציבור הדרוזי וגם הערבי, ולכולם.

אבל אני חושב שהצורה שבה אנחנו עושים, ושוב אני אומר, כבוגרי חוק יסוד, בחקיקה כזאת אנחנו שוב מעצימים את כוחו של בג"ץ

ואני חושב שהפוך, כרגע אנחנו נמצאים במצב שרוב אזרחי מדינת ישראל היו רוצים לראות חקיקה שתמנע, שתפחית לפחות את כוחו של בג"ץ. אם בחוק הזה נקבע שמי שיקבע את השוויוניות הוא הכנסת ולא בג"ץ, אני חושב שהדברים היו נראים אחרת, אני חושב שכלל חבריי למפלגה היו - - - מה הכוונה בקביעה מהי שוויוניות? כמו שבג"ץ יכול לבוא מחר ולהחליט מהי שוויוניות, בוא נקבע, בוא ניתן לכנסת כוח לקבוע בנושאים מסוימים ואני אקח את לשון החוק, לגבי אדם מחמת מין, מהו שוויון במין, דת,

וכי מה זה מוצא? וכי אדם שהוא עולה חדש אני אתן לך דוגמה קונקרטית שנחשפתי אליה לא מזמן. עולה חדש מצרפת, זכויותיו הן שנתיים עד עשר שנים בארץ, ועולה מאתיופיה עד 20 שנה בארץ או 15 שנה או 20 שנה לטובת אולפן וכולי. וכי האם דבר זה הוא שוויוני? שניהם עולים. מה זה משנה אם הוא הגיע ממדינה מתורבתת יותר או מתורבתת פחות. לכן אני חושב שהדברים האלה צריכים להיקבע על ידי הכנסת ולא על ידי בג"ץ. ואני חושב שהמומנטום שבו אתה בוחר להביא את זה והצורה שבה זה נעשה, כשהחוק הוא כל כך חשוב, והוא קריטי, ואני חוזר על הדברים שלי, הוא קריטי למדינת ישראל, אני חושב שאנחנו צריכים לשים סוף לדבר הזה, וכן לקבוע ולתת מעמד לכל אחד. אבל אי אפשר שחוק יהיה שוויוני. כולנו שווים בפני החוק, אני מסכים.

שוויוני. מעצם היותו חוק, אין חוק שהוא שוויוני. ברגע שאתה קובע חוק, אתה פוגע בזכות של מישהו.

כשאתה קובע שאסור לעבור באדום, אתה פוגע בזכות אדם לעבור מתי שהוא רוצה.

למספר דקות. אין דבר כזה שוויוני. אין שום זכות שהיא מוחלטת. אבל הבעיה שלנו פה היא מי קובע מהו שוויוני. אנחנו גולשים לפילוסופיה. זה מדהים. אני חושב שזה חשוב. כמאל, אני ח ושב שזה עצם הוויכוח שלנו, מי הוא הגורם שיקבע מהי שוויוניות. אתה יודע מה הבעיה שלי, שאין מומנט נוח ואין מומנט נכון בעיניי. אני יודעת שאם איתן היה מעלה את זה באפריל,

גם הייתה התנגדות. ואני יודעת יותר מזה, שאנחנו נשמע טיעונים פילוסופיים על כל דבר - - - העליתי שתי נקודות. העליתי את נקודת הזמן, שזה דבר אחד. והדבר העקרוני השני, שהוא הראשון במעלה,

הוא מי קובע מהי שוויויניות. על כל דבר אפשר להגיד, מה קדם למה - - - הרי אני כאחד שבא מהציבור החרדי וגם עולה, אני לוקה בשני דברים. אני רואה רופאים שמגיעים מצרפת. למה רופא שמגיע מברה”מ התארים שלו כן יכולים להיות מוכרים, וכשהוא מגיע מצרפת הוא צריך לעבור - - - בשביל לקבל. את זה אפשר להגיד על כל דבר. למה דרוזי יקבל ככה ויהודי יקבל ככה. אתם מפספסים את הפואנטה. אתם לוקחים את זה למקומות לא נכונים. כל דבר אפשר לנתח ברוח ובפילוסופיה. חברים, רבאק, מדברים על שוויון. כן, אבל מי קובע מהו שוויון?

והיום חמישי - - - מי שקובע מהו שוויון - - - מי הוא הקובע?

אתה נותן שוב ושוב מה שעשו ממשלת שמיר, זה חוזר עכשיו על עצמו. אתם נותנים כוח לבג"ץ לקבוע. לא, לא. מי שקובע מהו שוויון, חבר הכנסת טייב, הוא בית המחוקקים, הוא קובע בחקיקות שהוא מבצע. כל יום שאתה מצביע על חוקים, בכל חוק אתה מפלה מישהו אחר.

במתן זכויות רטרואקטיביות אתה פוגע במישהו.

כל חוק פוגע. חוקים באים לעשות סדר בחברה, לקבוע נורמות,

אבל פה אתה רוצה לחוקק חוק יסוד. רגע, רגע. אז מי שקובע את עיקרון השוויון היא הכנסת. מי שמפרש את חוקי הכנסת הוא בית המשפט. אבל עדיין אתה קובע. אתה יכול בחוק לקבוע כל דבר, ובתנאי שלא יסתור את חוק היסוד.

אתה קובע בחוק יסוד שוויון, מתוך אמירה שערך השוויון הוא ערך משמעותי במדינת ישראל, גם לטובת הציבור שאותו אתה מייצג, בין אם הם עולים, בין אם הם חרדים, בין אם הם ספרדים, מי שתרצה, תבחר איזה ציבור אתה מייצג, גם כלפיו. בסופו של יום, אנחנו קובעים את החוקי, אנחנו קובעים מה יהיה כתוב בתוך החוק. מי שיפרש את זה בצורה כזו או אחרת, לעד יהיה בית המשפט. לא שום גורם אחר.

גם אם תכתוב עכשיו ותשים את כל הסייגים שאתה רוצה בכל הנוגע למי קובע מהו שוויון אתה תקבע, תכתוב, מה אתה רוצה לכתוב? תגיד לי, תביא לי נוסח. בסוף מי שיפרש, בסוף, לעד, תמיד, כל מילה שתכתוב,

לכן הפחד הזה. בואו נהיה טיפה יותר בטוחים בעצמנו. בואו נאמר שאם ערך השוויון, ועל זה אין שום מחלוקת, הוא ערך משמעותי במדינה יהודית ודמוקרטית, הוא ערך משמעותי בכל מדינה, כך ראוי לחברה להתנהג, שהיא תהיה שוויונית ולא תפלה בין אנשים, וכמובן, תמיד יש אפליה, אבל כתפיסה עליונה מהו חוק יסוד? זו המסגרת הנורמטיבית של המדינה. אני שם כרגע את על סיפור הממשל, הממסד, בצד. בכל הנוגע לזכויות אדם, החופש לעסוק בכל תחום שאתה רוצה לעסוק בו, חופש העיסוק. חסרים עוד חוקי יסוד, זכויות חברתיות הוא חוק יסוד שעוד לא חוקק. חוק יסוד קובע את הנורמה המשפטית. עכשיו כשאתה מחוקק חוק, תקבע אותו על פי אותה נורמה. אבל הרי יש ויכוח שהנורמה של השוויון שכולם שמחים עליה ורוצים אותה? אין ויכוח על זה. אתם מפחדים איך יפרשו אותה. תקבעו חוקים מתחת לחוק היסוד שיגדירו מהו כל דבר. אבל להתנגד לנורמה החוקתית הבסיסית - - - אבל מה לעשות, אנחנו בוגרי חוקי יסוד ואנחנו רואים מה הבג"ץ עשה. אמרתי לך, כוונותיך רצויות, אבל לפעמים בג"ץ משתמש בזה בסופו של דבר לרעה.

הבית הזה היום ניצב מול בית משפט, ואני חושב שאחד החוליים שלנו במשטר הישראלי, זה שאנחנו פונים לבית משפט לכל סעד.

אבל זה נבע מהבית הזה, כי הבית הזה לא הכריע, לא הכריע בכל נושא. בנושא הגיוס הוא לא הכריע, בנושא הפונדקאות הוא לא הכריע - - - דת ומדינה. בהרבה מאוד תחומים הוא לא הכריע. בגיוס הוא לא הכריע. בהרבה מאוד דברים הוא לא הכריע. ואם הוא הכריע, הוא הכריע בצורות שפגעו בהרבה מאוד אנשים אחרים, או לא יצר מתווה אחר שייתן מענה, כי גם כשהוא הכריע,

בחוק הגיוס, הוא הפלה אנשים אחרים בלי מתן הסדר או דיפרנציאציה. ולכן אני אומר, תחוקק. זה התפקיד של הבית הזה, לקבוע את הנורמות,

אבל להתנגד לעיקרון הכי בסיסי במדינה דמוקרטית, שהוא שוויון,

תתקנו את החוקים ככה שיגדירו מהו שוויון, ככה שיגדירו איך אפשר למנוע את העוולות שציינת לגבי תארים אקדמיים מחו"ל,

אבל זה תפקיד הפרלמנט. ע'דיר, בבקשה. אני מרגישה שאנחנו מדברים מנדרינית. לפעמים בפיזיקה, כשיש לך אנרגיה, חבל לבזבז אותה כשחלקנו חיים בספרה אחרת,

תוקפים אותך על זה שאתה עושה דיון ביום חמישי, ואם תעשה דיון ביום ראשון,

ואם תעלה את זה ערב פיזור הכנסת,

אני חוששת שהמומנט זה תירוץ עלוב, זה טיעון שאין לו אף ביסוס. אני חוששת שגם אם היית מעלה את זה במאי או ביוני, בשיא הקדנציה המוצלחת הזו, גם כן היית זוכה להתנגדות. הטיעון הנוסף, של פתאום אכפת לנו וקשה לנו עם משולש היחסים של הרשויות כאן והאקטיביזם השיפוטי יקירי, כשנוח לכם אתם ממלאים פיכם מים. אז אני תמיד מחפשת מה התירוץ התורן, מה הטיעון שתעלו בפנינו. כל הפילוסופיה והרוח, מהו שוויון.

אני עדיין לא משפטנית, תקראו חוקות אחרות, תבדקו מה היחס של המדינה למיעוטים במדינות אחרות,

קצת יותר מאיתנו. אנחנו נראים רע בקהילה הבין-לאומית. מדינת ישראל, האי בג'ונגל, אי השפיות והדמוקרטיה והציוויליזציה חברים, אנחנו נראים רע. אם 72 שנים אחרי קום המדינה, אנחנו עדיין נאבקים כמיעוטים בתוך המדינה על ערך כל כך בסיסי, ועל אף כל הטיעונים המושמעים וחוות הדעת המשפטית, וכל הבעד והנגד, אתם עדיין מתקשים להבין את הקומונסנס הבסיסי, הבריא, ההגיוני, וואלה, אני לא יודעת מה עוד אפשר להגיד. אני נשבעת לך, כשהתחלנו את הוויכוח הבוקר עם פינדרוס, החזקתי את עצמי מלבכות.

הבן-אדם יושב לידי,

אוהב אתכם,

ובשורה תחתונה, במאני טיים מצביע נגד השוויון. מה עוד אפשר להגיד? מה עוד אפשר להגיד? פתאום כולם נהיו אנשי רוח בפילוסופיה ומהו שוויון. איך הוא אמר לך, כל דבר אפשר לפרש, כל דבר אתה יכול לבחור לפה או לשם, ומה קדם למה,

התרנגולת. די, די. אתה יודע, יש לזה שם. בוא נקרא לילד בשמו, בוא נשים את המציאות בפנים, זו גזענות מודחקת שאתם אפילו לא מודעים לה, לא מבינים אותה, וחבל לי. אנחנו חווים אותה. מה זה לא יודעים אותה? אנחנו חווים אותה במשך 72 שנים - - - דווקא אתה שבא מסקטור מודר - - - אנחנו חווים אותה, כציבור חרדי אנחנו חווים את הגזענות הזאת.

את תלמדי אותנו מה זה גזענות? בגלל זה זה תמוה שאת המתנגד לזה. דווקא אתה? מה מפחיד אתכם? ממה אתם מפחדים? משוויון מגדרי חלילה? ממה אתם מפחדים? איפה העולם ואיפה אנחנו, חברים?

זה מודחק ברמה שאני לא יודעת זה בתת מודע שלכם. אתם לא מבינים על מה אנחנו מדברים? זה כזה מודחק? זה כזה מנדרינית מבחינתכם? שוויון. איך אפשר לפשט את זה?

לפתוח מיליון,

ולהגיד לכם מה זה שוויון? כתוב שחרו על גבי לבן, גיל, מוצא, מוגבלות.

זה שיח אינטלקטואלי שאנחנו מנסים להתרומם, חצי סנטימטר השילה לא מתרוממת, כל הזמן מורידים לטכני. חברים, מהות, הומניטרי, לא יודעת מה. תאתגרו את עצמכם, תחזרו הביתה ותחשבו מה זה שוויון. אין לי מילים להגיד את זה. עצוב לי על עם ישראל שהגענו לאן שהגענו. העם היהודי אבולוציונית התפתח אין לו ממה לפחד. אתם במדינה שלכם, אין לכם ממה לפחד. אבולוציונית התפתחתם,

יש כאן מדינה חזקה, טובה, משגשגת. רבאק, שוויון.

אתם לא מתביישים בשביל העם היהודי? הערכים של הציונות, שמדינת ישראל מושתתת עליהם, מגילת העצמאות.

קורה כאן? לאן הגענו? לאן עוד נידרדר? תשאלו את עצמכם כשאתם חוזרים הביתה מי אתם. אני כבר לא יודעת מי אתם. ועצוב לי בשבילכם. תודה.

רק התייחסות קצרה לדברים. דיברנו על רוב הדברים. משהו מאוד נקודתי בהתייחס למה שאיל זנדברג הזכיר, הנושא של שימוש במונח גזע. בבדיקה שעשיתי, זה לא מונח חריג גם בחוקות מודרניות. גזע באנגלית,

מופיע בהרבה מאוד חוקות משנות ה-80 וה-90, בצ'רטר הקנדי, בחוקות בליטא, קרואטיה, בחוקה הדרום-אפריקאית החוקה של דרום אפריקה שאחרי האפרטהייד שנחשבת חוקה יחסית מאוד מתקדמת, החוקה השוויצרית משנות ה-90. כך שמובן הזה אני חושב שזה פחות מעורר - - - אתה פחות מוטרד מזה. כן, זה פחות חריג במבט השוואתי עולמי. על אף ההסתייגויות שהיו בדיון הקודם, לגבי הגזע?

גם בחוקות מודרניות מכניסים את זה. גם בחוקות מודרניות איסורי אפליה מתייחסים למונח גזע,

גם החוקות משנות ה-90. אוקיי. אני מתייחס להערה של איל זנדברג, וזה פחות צורם או חריג במבט השוואתי. אני מבין את ההסתייגות, שאין פוגעים בזכויות הפרט של אדם מחמת דת, גזע ומין, או להיצמד אפילו לאופן שבו זה מופיע במגילת העצמאות, או מכל טעם דומה אחר, למרות שהייתי שמח להרחיב, כי כל אחד מגיע מהמקום שלו. אבל אנחנו עשויים לפספס ולפגוע במקומות אחרים, אז אני חושב שלפחות בשלב הזה יהיה נכון לעשות את זה כך. אתה רוצה שאני אקריא את הנוסח? כן, ואז נצא להפסקה. אגב, נקודה נוספת שלא התייחסנו אליה, אבל אני מניח שיהיה דיון עליה - - - שמירת דינים? כן, כפי שציינה חברת הכנסת ע'דיר, לגבי הנושא של שמירת דינים, אנחנו נצטרך לדון בזה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. כרגע חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו כולל סעיף שמירת דינים, והמשמעות היא שחוקים שנחקקו לפני מועד חקיקת כבוד האדם וחירותו, לפני 1992, בעצם מחוסנים מפני תקיפה חוקתית. ופה, עד תיקון ב-1994, שלא הוסיף עוד זכויות, אבל פה בעצם מוסיפים זכות נוספת, והשאלה באיזו מידה שמירת הדינים תחול עליה באותה או שצריך אולי להבהיר את הדברים האלה, היחס בין הסעיף הזה לבין שמירת הדינים, לגבי איזו תקופה. למה? שמירת דינים לא יכולה לחול בכל פעם שיש שינוי בחוק? יכול להיות שיהיה שווה להבהיר, אפילו כהוראת מעבר, שהוראת שמירת הדינים שנמצאת כבר היום - - - לא תחול על הסעיף. השאלה היא מה הוועדה תחליט. אפשר להחליט שהיא תחול במובן הזה שכל מה שנחקק לפני 92' ימשיך להיות מחוסן מפני תקיפה חוקתית גם אחרי התוספת הזאת. האמת היא שזה לדעתי הפרשנות הסבירה בהקשר הזה, לא אחרי 92', אבל כל מה שלפני 92', אתה מוסיף את זה לחוק יסוד נתון שיש בו שמירת דינים שחלה על מה שקודם ל-92'. אבל יכול להיות שיהיה כדאי להוסיף הוראה מבהירה בדבר הזה, בהנחה שכך הוועדה תרצה לעשות. אבל אפשר גם לעשות את זה בקריאה שנייה ושלישית. כן, נדמה לי שיהיה יותר נכון לדון בזה שם. אני רק מציף את הנושא הזה כי זו נקודה שהוועדה צריכה לתת את הדעת עליה. זה כמובן להכרעת הוועדה.

היא יכולה להחליט שלא יחול על זה בכלל או שחל עד 92', או שלא חל עד היום. אבל אני חושב שהפרשנות הסבירה היום, אם לא היינו עושים כלום, זה ששמירת הדינים שעד 92' כן חלה על זה, אבל יכול להיות ששווה להוסיף הבהרה בעניין הזה בהוראת מעבר. ברשותכם, מכיוון שגם פה בצוות הטכני מבקשים ממני הפסקה לגבי תפעול עניינים טכניים, אני מציע שנצא להפסקה. בוא נקבע הפסקה של שעה, שנוכל לאכול ארוחת צהריים ולהתארגן, ונחזור בשעה 14:00 גם להקראה וגם לנסות להגיע להצבעה אם נצליח. אני אשמח להשתתפות השותפים שלנו שנמצאים בזום, בביתם או איש איש במשרדו, ככל שתמצאו לנכון. אז נצא להפסקה ונחזור בשעה 14:00. תודה. (הישיבה נפסקה בשעה 13:00 ונתחדשה בשעה 14:00.) חברי הכנסת, אני מתכבד לחדש את ישיבת ועדת הכנסת בנושא תיקון חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (הזכות לשוויון). היינו במקום שבו אנחנו מדברים על נוסח לפיו: בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, אחרי סעיף 4 יבוא: "4א. כל אזרח שווה בפני החוק, אין פוגעים בזכויות הפרט של אדם מחמת דת, גזע ומין או מכל טעם דומה אחר." חבר הכנסת פינדרוס רצה לשאול שאלה.